בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, ט"ז בסיון 5.6. אנחנו נתחיל עם הנושא של בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מהארץ. דן, בבקשה. יושב ראש הכנסת ייעדר מהארץ מיום רביעי עד יום שני בשעות הבוקר המוקדמות ובהתאם להוראות חוק-יסוד: הכנסת מבקש היושב ראש את אישורה של ועדת הכנסת לקבוע כי בעת היעדרו מן הארץ ימלא את מקומו סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אוריאל בוסו. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה בעד,

אין הבקשה אושרה. בקשת חה"כ עמית הלוי להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון הזכות להיבחר), התשפ"ג-2023 (פ/3343/25), לפני הקריאה הטרומית. חבר הכנסת הלוי, בבקשה. כיוון שיש לא מעט דיסאינפורמציה לגבי החוק

אני אומר משפט על החוק למרות שהדיון פה הוא רק על הפטור מחובת הנחה.

הוא לחזור למצב שהיה לפני 2008, לפני התיקון שעשתה בזמנו קואליציית אולמרט - לאפשר לתושבי רשויות מקומיות לבחור ברשויות שמונה להן ממונה. הערך של 50,000 תושבי טבריה שיבואו לקלפי ויוכלו לבחור את המועמד הטוב בעיניהם צריך להיות הערך המכריע